אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום.

חשש לאיבוד שליטה לטובת גורמים עסקיים בחברת כלל ביטוח. חבר הכנסת מרגי, בבקשה. התפרסמה כתבה, ותסלחו לי שאני לא

הבקשה הזאת של אלפרד אקירוב לרכישת מניות

אדוני,

אנחנו יודעים שיש איזו שהיא רכישה צולבת של מניות בין שתי הקבוצות, קבוצת אלרוב וקבוצת כלל ביטוח שבהחלט מעוררת הרבה מאוד שאלות גם בנוגע לחוק הריכוזיות וגם לגבי

לא שמעתי שרשות שוק ההון מאשרת את זה.

אם יש היום בשורה אני אצהל. אני יודע שבודקים את זה. אמרתי את הכל בהסתייגות. יש פה רגולטור מקצועי שבוחן את טובת המשק ואת טובת הצרכנים בראש וראשונה.

ברגע שמגיעה פנייה בפני הממונה על שוק ההון, פנייה כשרה על פי הוראות החוק שנקבעו כאן, כשהתוצאה שלה יכולה להיות שליטה בגוף מוסדי, הממונה חייב לפי הוראות החוק לבחון את ההתאמה שלה. לא ביקשנו שגוף מוסדי יישאר ללא בעל שליטה, ביקשנו לפקח על כך שגוף מוסדי לא יוחזק על ידי

אני מבין שאתם בוחנים את הסוגיה הזאת. אם כן, איפה זה עומד? אנחנו כרגע במהלך של בחינה.

שום הצהרות.

יש לכם הערכה, משהו? הבדיקות שאנחנו עושים,

הן מעמיקות ככל הנדרש. כמו שציין הממונה, אנחנו פונים לסבב

זה מהלך שאנחנו רוצים לקדם בתקופת הקרובה. אנחנו כולנו מבינים מתוך הדיון הזה כמה חשוב שכמה שיותר ניתוק יחול בין אותם קולות

גם על המקום הזה אנחנו חושבים ונותנים את הדעת. אנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר ניתוק בין מי ששולט בגוף

אסור לנו גם להגיד: "אנחנו לא דנים בבקשה לגופה", כי גם זו הפעלת שיקול דעת שרירותית. חבר הכנסת מרגי, כרכת בכריכה אחת

שהגירעונות של קופות הפנסיה באות על חשבון הפנסיונר העתידי. הכי קל זה להכניס את היד לכיס החוסך. כשאומרים לי "המשק והחוסך"

זה שקדם לסלינגר בתפקיד, נתן היתר שליטה לשלמה אליהו במגדל, ואחר כך הפך להיות יושב-ראש מגדל כמה שנים אחר כך. מותר לנו לפקפק ולעשות דיון ציבורי בשיקול הדעת של

כנראה שיש לקונה בחוק הריכוזיות,

כאן המחוקק יכול להתערב כדי לשנות את הסיפור הזה. אסור בתכלית האיסור שבגלל שלאקירוב יש עסקי נדל"ן איפה שהוא הכסף הפנסיוני

זה ממש אסור

תסתכלו על מה לאורך שנים השאירו לנו. לא השאירו לנו כלום. לא בריאות כמו שצריך,

ולמה? רק בגלל כל ההתנהלות הזאת של קליקה ואליטה שתמיד דאגה לעצמה.

לדעתי הבחור הצעיר שדיבר פה לא מודע למה שאנחנו עושים עבור צעירים. אנחנו עובדים בשביל הדור הצעיר שנמצא כאן. חלק מהדברים כבר הופנו אלינו - לובי 99 וכך הלאה. אני שמח מאוד שהכנסת מכירה בערך של התפקיד של המפקח, בתפקיד של הרגולטור של רשות שוק

2%. יש כאלה הטוענים שהעלייה צריכה להיות יותר גבוהה. אני חייב לומר שזה מהלך מבורך וכל הכבוד שנעניתם לבקשתנו. זאת לא הייתה הבקשה לי, מי שיזם את זה הייתה חברת הכנסת לזימי. אני אשמח אם נוכל לקיים פגישת עבודה על הנושא הזה. בשמחה רבה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

14:00.